בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. לפני ההצעות לסדר-היום, אני מבקש לומר משהו. אתמול לא הוצאתי הודעה, וגם עכשיו אני עושה את זה בלי התלהמות, אבל אתמול ראיתי את ההתנהגות של השוטרים עם הילדה בירושלים. ילדה בת 10 שהלכה עם שני ילדים בעגלה וקנתה משהו לשתות, אז היא הורידה את המסכה ושמה אותה על הסנטר. השוטרים כתבו לה דוח והיא עמדה ובכתה. השוטרים צריכים לעשות את העבודה; אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, צריך ללכת עם מסכות, צריך לעמוד בכל התנאים של משרד הבריאות והמשטרה צריכה לאכוף את זה זה בסדר גמור. אבל זה לא יכול להיות, וזה לא רק שם. ראיתי גם בתל אביב התנהגות כזאת של השוטרים. אני חושב שהשר לביטחון פנים וממלא מקום המפכ"ל צריכים לתת הנחיה לשוטרים שיש דברים שצריך לקחת בחשבון, צריך שיקול דעת. אי-אפשר לקחת ילדה בת 10 שנמצאת עם שני ילדים, היא שותה משהו והיא בוכה, ובכל מחיר, ייקוב הדין את ההר. כתוב בתורה שלא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה יש מקרים שבהם לא עושים את זה. חד-משמעית. צריך שיקול דעת. שוטר, יש לו כוח ביד.

נתן לו את הכוח ומאפשר לו לפעול על מנת שיכפה את העניין הזה על מי שלא עומד בתנאים של משרד הבריאות. אבל לקחת ילדה בת 10 שעומדת ובוכה ולכתוב לה דוח בגלל שהיא שותה איזה כוס שתייה? אני חושב שזה לא נכון. אני פונה מכאן לשר לביטחון הפנים שיבדוק את הדברים האלה. ראיתי גם בתל אביב איזה מקרה שהרביצו שם למישהו. אני לא בטוח שצריך ללכת בדרך הזו, במיוחד שלא מדובר על עבריינים. מדובר על אנשים מהשורה, שגרתיים, שלצערי, לפעמים לא עומדים בתנאים וצריך לכפות עליהם את התנאים. אבל זה צריך להיעשות באופן מסודר ונורמלי. אני פונה לשר לביטחון הפנים אמיר אוחנה לבדוק את העניין הזה ולתת הנחיות ברורות מה צריך לעשות, מה צריך לאכוף ומה לפעמים צריך להפעיל שיקול דעת ולהסביר. אלכס קושניר, בבקשה,

רציתי להעלות לסדר-היום את הנושא של החלטות הממשלה אתמול בנוגע לסגירת עסקים, ובפרט אני רוצה לדבר על חדרי כושר. אני לא יודע אם אתה יודע, כבוד היושב-ראש, אבל היום חדרי הכושר עשו שינוי בתפיסת הפעולה שלהם והתאימו את עצמם לקורונה. המרחקים בין המכשירים הם יותר משני מטר, אנשים שומרים על ההנחיות, וכהוכחה לכך אין שום הדבקה בחדרי הכושר. אני מכיר את זה, דרך אגב. יש לי קרוב קרוב במשפחה שיש לו חדר כושר, וזה נכון. אז מה הסיבה והבהלה לסגור את חדרי הכושר? זאת פניקה. ראינו את הפניקה של הממשלה בגל הראשון ואנחנו רואים את הפניקה בגל השני. דרך אגב, הייתה עוד הנחייה מטופשת לגבי אוטובוסים, ואני מאוד שמח שבסופו של דבר לקחו אחורה ועשו חשיבה מחדש. אני לא יודע מה תהיה ההחלטה היום, אבל לפחות יש איזושהי חשיבה מחדש.

אני מצפה מהממשלה ואולי אנחנו כאן,

ביחד צריכים לקרוא לממשלה ולהגיד להם: חבר'ה, יש שם אפס הדבקה, אנשים שומרים על מרחק. אז אתה יודע מה, תסגרו את המלתחות, שיתקלחו בבית, אבל תנו לאנשים את ההזדמנות להתאמן. מעבר לזה שזה אורח חיים בריא, זה גם הורג סקטור שלם. הם כבר אחרי חודשיים וחצי של סגירה, לא כל כך קיבלו מענקים וסיוע מהממשלה, עד שהתחילו להתרומם עוד פעם סוגרים אותם. אני חושב שכולנו ביחד צריכים לקרוא לממשלה שיפסיקו עם הדבר הזה, יחשבו על זה מחדש ויקבלו החלטה, שהיא החלטה הגיונית ולא שליפה מהמותן, כרגיל.

בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב. ההערה שלך לגבי ההתנהגות לאותה ילדה באמת צריך להפעיל ראש.

אני יכול להגיד שזה לא נותן הכשר להתנהגות באותו יום.

הייתה צריכה לבוא קריאה לא להתעסק עם ילדים, הם גורם מדביק שולי. לא להתעסק עם ילדים, ילד רואה שוטר נבהל. אעביר בקשה כזאת גם לממלא מקום המפכ"ל. תעזבו את הילדים עד גיל 13 14. מה הטירוף הזה? נתתם 500 שקל התנגדתי לזה. אמרתי שזה המון כסף למי שלא עובד עכשיו. 800,000 איש איבדו את מקום עבודתם. לכל שוטר יש לפטופ, תופס את X,

אזהרה פעם ראשונה. מחרתיים הוא נתפס עוד פעם תן לו קנס. 500 שקל זה המון כסף בימים טרופים אלה למי שאיבד את מקום עבודתו. אבל לא קיבלו את זה, וזה חבל. ידעתי שזה יתגלגל למקומות האלה. על פי העיתונות הכלכלית, 48% מכל הסכום של הממשלה יצא לכלל ביצוע. הוועדה הזו בראשותך ביקשה עשר פעמים ממשרד האוצר: תבואו, תגידו לוועדה מה הוצאתם, על מי הוצאתם, למה רק 48% מסכום הסיוע שהוא לא בומבסטי כמו במדינות אירופה, אבל בכל זאת, זה סכום גדול למדינת ישראל. שוב, מהעיתונות. יש כאלה שטוענים שאף פחות מזה. אני חושב שראש אגף התקציבים והחשכ"ל צריכים לבוא הנה לישיבה בראשותך לשעה קלה. אנחנו נכין את החומרים כדי שהם יוכלו לעשות שיעורי בית.

הרי בעוד יומיים הם ירצו שנסייע בידם להעביר את התקציב,

אז הם יהיו ילדים טובים וכל מה שנרצה הם ייתנו לנו? זה חבל, הוועדה אינה חותמת גומי. אני מציע להם לבוא לכאן לפני התקציב, להגיד לנו מה קורה,

סקירה כללית מה קורה. אני מבקש שנקיים דיון דחוף בנוגע מענק עידוד תעסוקה, שהרי עוד פעם חלק מהמשק נסגר. הזכירו כאן את חדרי הכושר, אולמות תרבות, אולמות אירועים, מסעדות. מה קורה הלאה? מה התוכניות של הממשלה הלאה? בסוף זה יבוא לפתחך. מה יגידו? גפני לא אישר את הסכומים. הרי אנחנו מכירים את זה. לכן ראוי - - - אמרתי בשבוע שעבר שנעשה דיון טרום התקציב. לכן אני מבקש שיבואו, גם את זה להכניס לנושא. סוגיית קרן ההלוואות לפני שבוע ימים פניתי לחשב הכללי בבקשה לקבל תשובות בסוגיה, וכמובן, טרם נעניתי. עד כה לא קיבלנו נתונים מפולחים של הקרן, כאשר לאחר שיחות רבות עם בעלי עסקים - - - על מה אתה מדבר,

הלוואות מהבנקים לבעלי העסקים. חלק קיבלו 40%, 50%, לא מיצו את הכול.

כי הבנק אומר: אתה עסק בסיכון. אם אני עסק בסיכון, הרי הקימו קרן לעסקים בסיכון. מה קורה עם העניין הזה? יש כל כך הרבה שאלות לחשב הכללי ולראש אגף התקציבים, ראוי שהם יבואו. אנחנו נגיש כל אחד שתיים-שלוש שאלות כדי שהם יוכלו לעשות שיעורי בית ולא פה נתחיל לשאול את השאלות. אני אומר שיש לאפשר לבנקים לתת הלוואות בערבות מדינה במסלול המוגבר כדי למנוע קריסה של עסקים. עסקים שהמחזור שלהם מעל 400 מיליון שקל, בתי מלון וכו', שגם הם יוכלו לקבל הלוואות במסלול המוגבר. דבר באמת חשוב קרן הניקיון, ידידתנו משכב הימים, לא אתה ולא אני עוזבים אותה. הצטבר עכשיו הרבה כסף. אתה יודע למה, אדוני? כולם ישבו בבתים, יש יותר אשפה, משלמים יותר היטלים. הקרן מתפוצצת מכסף, זה הזמן. כל השנים אמרו: זה לא רלוונטי, זה לא מתחבר. ראבק, יש שם כסף, זה בדיוק הזמן להוציא כסף לטובת העסקים. למה אני אומר את זה? כי היה לעסקים פטור מארנונה לשלושה חודשים ולקחו חלק מהקרן. סוף-סוף מצאו את ההקשר המשפטי, מישהו פתר את זה משפטית. אז עכשיו מה יהיה עם העסקים שעוד פעם נסגרים?

שניתן להם פטור, והמדינה והקרן יממנו עוד פעם. אמרה הממשלה אתמול: אנחנו הולכים לסגור עסקים. בסדר, אין בעיה, אבל לפחות את הארנונה. אוקיי, מיקי. הנושא הזה מאוד מאוד חשוב. ויש כסף בקרן, היא עמוסה אפילו. למה? כי יש פינוי אשפה. אדוני מנכ"ל הביטוח הלאומי, אני שמח שאתה פה, מקדם אותך בברכה. נתנו כסף לאנשים. יש אנשים שנענו לבקשת הממשלה לבצע הסבת מקצוע, וראו זה פלא מורידים להם 30% ממה שהם מקבלים מהביטוח הלאומי עבור הסבת המקצוע. האזרחים משלמים עבור הסבת המקצוע, גם ככה הסכומים הם לא גדולים. אני לא יודע אם זו הוראה פנימית או הוראת ממשלה, ראוי שנטפל בזה.

מ-6,000 שקל, פחות או יותר, זה הרבה כסף. אז אדוני המנכ"ל, אם אפשר, התייחסות שלך. מיקי - - - דבר אחרון. אלה שיצאו לחל"ת, אדוני המנכ"ל, העברתם דרישה לעסקים לשלם את הביטוח הלאומי שלהם. צריך לפתור את הבעיה, הרי הוא לא הפעיל, הוא לא שילם, המדינה שילמה את החל"ת, אז אתה פונה למעסיק שישלם את הביטוח הלאומי? נראה לי לא סביר, אדוני מנכ"ל הביטוח הלאומי. אני בטוח שזו לא הוראה שלך אלא ממוחו הקודח של מישהו באגף התקציבים. אני מכיר אותם.

תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הראשון בסדר-היום: שינויים תקציביים בהתאם לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (שיפוי המוסד לביטוח הלאומי). אני מקדם בברכה את ידידנו מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, עו"ד שפיגלר, שנאות לבקשתנו להיות כאן בדיון הזה אף על פי שזה דיון די מובן, אבל בכל אופן יש כאן כמה שאלות, גם שנשאלו עכשיו. גם אני שלחתי לך מכתב אתמול על זה שגובים מאלה שמקבלים דמי אבטלה ביטוח לאומי, שזה לא פרופורציונלי בכלל למה שהם מרוויחים. צריך לקזז להם את זה מדמי האבטלה שהם מקבלים. אבל גם מה ששאל מיקי לוי; הביטוח הלאומי, שהוא גורם חיובי שעושה טוב לאנשים,

בכל המצב, הביטוח הלאומי הוא קרן אור. נכון, נכון. אמרתי, זה מקום חיובי, שאנשים יכולים להתהדר בעניין הזה, שמקבלים משם סיוע. אגף התקציבים מחייב אותך לעשות דברים, והדברים האלה משוללי היגיון. צריך לתת לאנשים טוב, לא לעשות להם פתאום קיזוזים, הפחתות וכל הדברים האלה, שהם מיותרים לגמרי. אני מבקש ממך, מאיר, שקודם כול תציג את מה שממשלה מבקשת מאתנו, ואת הדברים שנשאלו כאן, אם אתה יכול לתת סקירה. יש אפשרות להפוך את הסדר וקודם כול להתייחס למה שאמרתם? כן, בבקשה. קודם כול, הביטוח הלאומי פועל על פי חוק. זאת אומרת, אם אנחנו גובים, זה אומר שהמחוקק קבע שהביטוח הלאומי צריך לגבות; ואם אנחנו לא מצליחים לתת מעבר לקצבה מסוימת, זה בגלל שהמחוקק הגביל את הביטוח הלאומי. מבחינתנו, אנחנו בית הילל כל מה שאפשר כדי לעזור ולסייע. אנחנו מזדהים לחלוטין עם מצוקת התושבים, הביטוח הלאומי נמצא בקדמת הבמה.

לא בתור הצהרה לעתיד לבוא אלא בתור הוכחה ניצחת לגבי מה שהיה עד כה. לגבי שני הדברים שהעלית: עניין ההכשרה מזמן העלינו הצעה שנממן את מלוא דמי האבטלה בכל תקופת ההכשרה המקצועית, שזה יאפשר לאנשים להתארגן ולעבור למקום עבודה חלופי לזה שהיה ערב יציאתם למסגרת של מובטל במדינת ישראל. הדבר הזה מצריך חקיקה. אנחנו בוודאי בעד. יותר מזה, אנחנו חושבים שזה בהחלט

משמעותי כדי לסייע לשוק לחזור ולקלוט כמה שיותר מובטלים חזרה לעבודה שוטפת. לעניין 348 שקלים שדיברת

וגם אתה, אדוני היושב-ראש, התייחסת לזה

קודם כול, שניכם צודקים. כבר לפני כחודשיים הכנו בביטוח הלאומי תזכיר חוק בנושא הזה כי אנחנו יודעים במה מדובר, ואנחנו יודעים שבעידן הנוכחי הדבר הזה לא צריך להיות ממומש הלכה למעשה, בוודאי ובוודאי לאלה שבזמן עבודתם הרוויחו פחות משכר מינימום. יוצא איפה שהמעסיק נדרש לשלם יותר ביטוח לאומי ממה שהיה משלם אילו העובד היה ממשיך לעבוד כבדרך השגרה. אגב, הבקשה שלנו לבטל את הגבייה של הסכום הזה עברה במינהלת הביטוח הלאומי, בוועדה המקצועית של המועצה של הביטוח לאומי. זה הופך להיות אקוטי שבעתיים כי, לצערי הרב, יש מעסיקים לא כולם שמכיוון שהחוק מאפשר להם, משיתים את ההוצאה הזאת על אותם מובטלים, שגם ככה מקבלים דמי אבטלה שרחוקים מאוד מהשכר שהיה מנת חלקם לפני הפסקת עבודתם. אז אנחנו רואים עין בעין את הדברים. זה מה שמיקי אמר, זה גם מה שאני כתבתי לך. מה שאתה אומר זה ש אתה נותן דמי אבטלה - - - אנחנו מזדהים לחלוטין עם זה, חושבים

חודשיים גבייה - - - רק שנדע על מה אנחנו מדברים, מוודא שהבנתי נכון את מה שאתה אומר. אתה משלם להם דמי אבטלה אבל מקזז את דמי הביטוח הלאומי, שלו הוא היה עובד רגיל הוא לא היה משלם סכום כזה. הוא היה משלם פחות אם קיבל פחות משכר מינימום. החוק אומר שמי שצריך לשאת בתשלום הזה במשך חודשיים, בזמן היותו של העובד בחל"ת, זה המעסיק, אבל יש לו אפשרות להשית את זה על העובד. נוצר מצב שבחלק מהמקרים המעסיק משלם ובחלק מהמקרים העובדים, שגם ככה חרב עליהם עולמם, נדרשים לשלם. הביטוח הלאומי בעת הזאת חושב, אמר וגם עשה מעשה שאמור להגיע לפתחה של כנסת ישראל לא לגבות את הסכום הזה, נקודה. איפה הצעת החוק? אולי הוא יכול להעביר לוועדה והוועדה תגיש? יש לנו כוח לעשות את זה. זה עוול לאזרחי מדינת ישראל בעת הזאת. אני מבקש

החקיקה בעניין הזה ותכין הצעה של הוועדה, חוץ מתזכיר החוק שמאיר מדבר עליו. זה לא יכול להיות הדבר הזה, זה דבר שהוא משולל היגיון.

הממשלה מתהדרת בעניין הזה, ובצדק, שהיא השקיעה הרבה מאוד כסף והיא עוזרת לאנשים, ופה פתאום הולכים וגובים מהם דבר שלא מגיע. סתם מנצלים את התקופה הזאת. אגב, הרב גפני יושב-ראש הוועדה, כתוצאה מכל מה שאמרתם, דחיתי בהחלטה פנימית של הביטוח הלאומי את התשלומים, בהתחלה ל-15 ביולי וכעת זה נדחה פעם נוספת ל-15 באוגוסט - - - את מה דחית? את הגבייה של התשלומים האלה.

לאפשר בכל זאת את הקידום של התהליכים שימנעו את הצורך לגבות את הסכום הזה. נוביל את העניין הזה ונראה אם זה ילך למקומות אחרים. חקיקת בזק לפני 15 באוגוסט, כי אז הוא יעמוד עוד פעם במשבר.

גונבה לאוזניי שמועה, לא בדקתי את זה עדיין, שבחוק ההסדרים רוצים להלאים את הביטוח הלאומי, כמו שנוהגים תמיד. עור התוף שלך מתפקד מצוין. אם זה הנושא, אז אני כמובן אדבר. אתה יכול להגיד משפט בעניין הזה? מעניין אותי, בגלל שבינתיים זה רק בגדר שמועה. אני מקווה שהדבר הזה הוא בלון ניסוי - - - איום ונורא. אבל זה כבר היה. הלאימו, שמו לך - - - כן, לטובת אזרחי מדינת ישראל. הייתי בקואליציה וצרחתי, זו הייתה ישיבה בגני התערוכה. היית באיזשהו מקום, אבל לא היית בביטוח הלאומי. זה הרתיח. זה משנה את כל המבנה החברתי של החברה בישראל.

זה מרסק את הנושא הסוציאלי של תושבי מדינת ישראל, שמממנים - - - זה נכון?

אתה יכול להגיד משפט על זה.

שאתה שומע מצוין, ומפענח לא פחות טוב מזה.

מה אתם מבקשים פה? לא אנחנו מבקשים, זה משרד האוצר הביא. משרד האוצר, אבל זה לשפות אותך. אז אגיד עוד דבר: גם הדבר הזה כבר לא רלוונטי.

משום העובדה שאתמול התקבלו החלטות שהסכום הזה ממש לא נותן להן מענה. אתמול בוועדת העבודה והרווחה, ואני חושב - - - אז לא צריך להעביר את הכסף הזה? בינתיים אנחנו מסתדרים, אני רק אומר שיכול מאוד להיות - - - לא להעביר את הכסף הזה? אני רוצה לדעת, בגלל שהכסף הזה בעיניי חיוני ממדרגה ראשונה, עם זה אתם משלמים - - - אנחנו עומדים במלוא התשלומים שזכאים תושבי מדינת ישראל מהביטוח הלאומי, כולל כל המובטלים, כולל כל החלטות כנסת ישראל, כולל ההחלטה שקיבלתם למניעת כפל קיזוזים. אמרתי לך באותה ישיבה שאנחנו מתחייבים להעביר את הסכומים לזכאים בתוך 12 ל-14 יום. התחיל אחרי שמונה ימים והסתיים, בדיוק כמו שהתחייבנו, אחרי 14 ימים. העברנו את כל הכספים לכל הזכאים בזמן, וזה לא דבר של מה בכך.

היא נותנת מענה - - - אתם משלמים את הכסף מכיוון שאתם סומכים עלינו שנעביר לכם את זה.

אנחנו משלמים את הכסף כי קודם כול אנחנו חייבים לתת לתושבים את מלוא הזכויות שלהם.

אבל כשאתה חושב לעצמך בצד, אתה אומר: רק רגע, אבל חסרים לי עכשיו כמה מיליארדים בגלל ששילמתי. אתה סומך עלינו שנעביר את זה. בינתיים, עד סוף יוני הסתדרנו במסגרת המשאבים השוטפים שלנו, על בסיס תזרים המזומנים של הביטוח הלאומי. עד יוני, כולל. אבל התזרים שלכם הוא כסף שמיועד לכל מיני נושאים חברתיים מהמדרגה הראשונה. אם לא נעביר את הכסף לא יהיה לכם. יכול לבוא באיזשהו יום אגף התקציבים ולהגיד: רגע,

אין לכם כסף. תושבי מדינת ישראל, לפחות מאוקטובר 1980, העבירו דרך הביטוח הלאומי את כל עודפי הגבייה

אלה כספים של התושבים, והם מיועדים אך ורק כדי לדאוג לכך שכל הזכויות שלהם ייתנו להם בהתאם לצורך. זה מה שעושה ויעשה הביטוח הלאומי, וזה מתקשר בצורה ישירה למה שאמרת בדבריך בהתחלה. יש סכום, הוא בוודאי ובוודאי נדרש, מכיוון שהוא תולדה של החלטות כנסת ישראל מעבר לזכויות הרגילות של התושבים במה שנוגע לביטחון הסוציאלי שלהם מהביטוח הלאומי. אני אומר שהסכום הזה בוודאי לא מתייחס להחלטות שהתקבלו אתמול. הבקשה שמבקש הממונה על התקציבים במשרד האוצר היא שנעביר 1,985 מיליארד שקל לשיפוי המוסד לביטוח הלאומי מכיוון שתקופת הזכאות של דמי אבטלה מוארכת. בהחלטת הממשלה מאריכים אותה עד אמצע אוגוסט.

עד 16 באוגוסט. ולאחר מכן, אם יצטרכו להמשיך, ישקלו את זה מחדש. זו הבקשה של שאול מרידור. בבקשה. כמו שהתבקשנו בחוק, על כל שינוי של הסטה בין סעיפי התוכנית שהוא מעל 15% אנחנו מגיעים לוועדת הכספים לאשר את השינוי. כמו שאמרו בביטוח הלאומי, כמובן הם משלמים את הכסף ואנחנו משפים אותם בגין מנגנונים שלא היו קיימים לפני הקורונה. זו המטרה של הפנייה של שר האוצר. הפנייה הזאת היא לא השיפוי, הפנייה הזאת היא מכוח החוק, שאם אתם חורגים ב-15% אתם רוצים שהוועדה תאשר. זה סוג של העברה תקציבית, זה לא השיפוי שהולך אליו, שהוא אומר שהוא צריך שיפוי גבוה יותר. משרד האוצר כן יעביר לו את הכסף בגין השיפוי הזה. ברור. ועוד הערה: אמרת שאין מנגנון, ועוד איך יש מנגנון כזה, הוא גם קבוע בסעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי. זה בנפרד לעניין תקופת הקורונה, רק שתדע.

לא, אמרת שאין מנגנון כזה.

אמרתי שהשיפוי הוא בגין מנגנונים מיוחדים שהתקבלו לתקופת הקורונה. אתם אמורים להעביר אלינו עוד העברה, עוד כסף שאתם צריכים להעביר עכשיו לוועדת הכספים? כרגע אני לא מכיר. מאיר, אתה מכיר? לא, אבל אני אומר לך שאתמול על הבסיס הזה עברו החלטות, שלמיטב ידיעתי גם אושרו בכנסת ישראל,

מעבר לסכום שמופיע כאן. אני כבר אומר לך גם כמה הם מעבר הם סדר גודל שלבין 800 מיליון למיליארד שקל נוספים. מה למשל? למשל, הנושא של ביטול חמישה ימי המתנה; הסיפור של הארכת תוקף תקופת הכשרה של חצי שנה, מאז 1 במאי ועד 16 באוגוסט, הכנסת מובטלים שהיו בינואר ובפברואר ולא קיבלו דמי אבטלה להיות זכאים לקבל דמי אבטלה החל מיולי שנה זו, ועוד כל מיני החלטות מן הסוג הזה. אני יכול לתת לך את כל הרשימה. אבדוק. שלחנו את הפנייה הזאת בשבוע שעבר, אני לא יודע על החלטות אתמול. אבדוק את זה. ההחלטות התקבלו לא מבית היוצר של אגף התקציבים אלא במסגרת הדיונים בוועדה. מה אתה מצפה מאתנו שנעשה עכשיו? אתה היושב-ראש, תחליט. מאיר, אני מבקש ממך עצה. מה אתה אומר? אם ביקשו כרגע להעביר הסכום הזה תעבירו את הסכום הזה. יביאו עוד פנייה אחר כך. תיתן תשובה לגבי הנושא הזה? תבדוק? כן, אני יכול לבדוק.

אז אצביע בעד הפנייה הזאת, אגיש רביזיה ועד סוף הישיבה אני רוצה שתיתן לי תשובה.

אנסה לבדוק. הגשנו את הפנייה הזאת בשבוע שעבר, אבדוק מה קרה אתמול. לא באתי בטענות. הגשתם בסדר, שמתי את זה על

אבקש שתיתן לי תשובה לגבי כל הדברים שנאמרו כאן, מה אתם הולכים לעשות עם זה מבחינת אישור הוועדה. כמובן שמה שיש בחוק, יש בחוק. אנחנו מחויבים להגיע לוועדה על כל שינוי של 15% בין סעיפי התוכנית. אז אם צריך ואלה יהיו העלויות כמובן שנבוא עוד פעם. תבדוק ועד תום הישיבה תגיד לי, בסדר?

בקשה של השינויים התקציביים בסך 1.985 מיליארד שקלים שמיועדים להארכת דמי האבטלה. מי בעד אישור השינויים האלה? מי נגד? מי נמנע?

השינויים אושרו. אני מגיש על זה רביזיה, עד סוף הישיבה - - - אני מצטרף לרביזיה,

עד יום שני, בבקשה, את הנתונים. בסדר, קודם כול שייתנו את התשובה לשאלה הזאת. אדוני מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, תודה רבה. תרגיש בוועדת הכספים, במיוחד בשבועות האלה - - - אדוני היושב-ראש,

באיזה סדר גודל מדובר שלא זכאים לדמי אבטלה, שלא עובדים ולא זכאים לדמי אבטלה. אותם אלה שסיימו את דמי האבטלה שלהם לפני ינואר-פברואר, כאלה שלא מועסקים כי אין להם - - - חשוב לנו להכיר את הנתונים.

תבדוק ותיתן לו תשובה. מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, אני מודה לך. התחלתי להגיד שתראה בוועדת הכספים בית שלך. אנחנו נעמוד לצדך. יהיו לך הרבה בעיות, גם עם התקציב וגם עם חוק ההסדרים,

נשתדל לעזור לך בבעיות הקשות האלה. תודה רבה על ההופעה שלך, הייתה חשובה מאוד.

אני מחכה לתשובה על מה ששאלנו.